בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נתחיל בסעיף 2 לגבי קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, של חבר הכנסת זאב אלקין, ינון אזולאי. בקשת יושב-ראש ועדת הכנסת להעברת הצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור, של חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת שרן השכל, מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה שעליה יוחלט בסעיף א1. זה אישור טכני של האירוע. הצעות החוק של שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, של חבר הכנסת זאב אלקין, ינון אזולאי, הועברו מהמליאה לוועדת הכנסת ביום י"ח בטבת התשפ"ג, 11 בינואר 2023 ,לצורך קביעת ועדה לדיון. כמו כן, החליטה המליאה באותו היום להעביר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה הצעות חוק באותו עניין, של חבר הכנסת אופיר כץ, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. מוצע כי כל הצעות החוק האמורות ידונו בוועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה. בהסכמה. לפני שאני אגיד את ההרכב, דנו אחרי ההצבעה על באיזה ועדה לקיים את הדיונים של החקיקה. היו כל מיני התייעצויות. מאחר שחשבנו גם על ועדת הפנים וגם על ועדת החוץ והביטחון, בסוף הגענו למסקנה שהכי טוב גם מבחינת לוחות הזמנים של הוועדות הנוספות, שנקים ועדה משותפת בהסכמה עם יושב-ראש ועדת הפנים ויושב-ראש ועדת הכנסת, ואני אעמוד בראשות הוועדה. גם זה כמובן בהסכמה. וכך בעצם נוכל להעניק יותר זמן לתהליך חקיקת החוק כך שיהיו לו הרבה יותר שעות, ונוכל לקדם אותו במסלול יותר מהיר, להבדיל אם הוא היה בעצם בוועדה אחרת. וכשמדברים על חוק בתמיכה של 106 חברי כנסת אז אני חושב שזה משהו שכולם רוצים. רוצים לפרגן לך פה דיונים שקטים. וגם ועדת הפנים, שגם להם יש פקק של דיונים וחקיקה, כמובן שגם ועדת הפנים בעד וגם ועדת החוץ והביטחון בעד, אין שאלה בכלל. אבל פה פשוט בוועדה הזאת שנקים ביחד ונצביע עליה יהיה יותר זמן לדיוני עומק רבים יותר. אני חושב שזה הרצון של כולם. אני אקריא: הוועדה תהיה בת 12 חברים, 6 חברים מכל ועדה. צריך שיהיה מס' זוגי מכל ועדה: חברי הכנסת: אופיר כץ יושב-ראש, משה סעדה, ינון אזולאי, שמחה רוטמן, מירב בן ארי, שרון ניר. חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים: יעקב אשר, אליהו רביבו, לימור סון הר מלך, וואליד טאהא, זאב אלקין, יוסף עטואונה. כמובן שאם מישהו ירצה שינוי,

תעדכנו אותי, ונעשה את זה. אם כך, נעבור להצבעה. אז אני מעביר את כל החוקים שהיו מפוצלים בהצבעה אחת לוועדה המשותפת. אבל בגלל שחלק זה העברה מוועדה לוועדה זה יחייב הצבעה במליאה. אם זה היה רק בוועדה זה היה נגמר פה. בסדר גמור. אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד אושר. אם כך, ההצעה אושרה פה אחד. אני מתכוון כבר מחר להתחיל את הדיון הראשון בצוהריים. אתם תקבלו על כך הודעה. בהצלחה ליושב-ראש. תודה רבה. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023 הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023 אם כך, אנחנו עוברים לנושא הראשון: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הראשונה: 1. הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג 2023. 2. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות,

התשפ"ג 2023. אלו הצעות שהגיעו בכנסת הקודמת. שדות המוקשים זה משרד הביטחון, ומרכז קנסות זה משרד המשפטים.

נתחיל עם הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים,

בבקשה. הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2),

אנחנו מעדכנים כי הוראת השעה שאושרה בכנסת הקודמת, ועל פי חוק-יסוד: הכנסת,

מכך שהחל מה-15 בפברואר אם אין בעצם תיקון חקיקה שעומד בתוקפו לרשות לפינוי מוקשים, לרלפ"מ אין בעצם סמכות לפינוי נפלים. הוראת השעה קבעה שלרשות יש את הסמכות מעבר לשדות המוקשים גם לפנות נפלים. ואנחנו מדברים על מיזמים שהם מהותיים מאוד למשק. אני לא מבין, למה זה בהוראת שעה ולא קבוע? בזמנו בגלל שהיה צורך דחוף והיינו בתקופה של ממשלת מעבר, אז העברנו את זה בהוראת שעה בידיעה שברגע שנוכל, שתוקם הממשלה, אנחנו נעגן את זה בחקיקה. זאת אומרת שגם משרד המשפטים וגם הממשלה עצמה גם אתמול אישרה את זה, כי מדובר בסמכות שהיא מאוד קריטית למשק. למעשה הרשות לפינוי מוקשים בזה שהיא מפנה נפלים אז היא מקדמת גם בנייה, גם תשתיות לאומיות, ופרויקטים של אנרגיה ירוקה. אני מבין שעכשיו זאת הצעת חוק. עכשיו זאת הצעת חוק, תיקון חקיקה קבוע להעניק שתי סמכויות לרלפ"מ, לרשות לפינוי מוקשים. אחד, מעבר לפינוי מוקשים גם פינוי הנפלים, כך שהרשות מתקשרת עם יזמים באמצעות החשכ"ל, והיא זאת שמפנה ומפקחת על הפרויקטים, ומחזירה את השטח נקי לאותו יזם, בין אם זה תשתיות לאומיות, כמו שאמרתי, ובנייה.

יש פרויקט של שכונה נוספת בירוחם שעומד על הקנה. העניין הוא שאם ב-15 בפברואר אנחנו לא נעמיד את החוק, את התיקון הקבוע, לא תהיה לנו סמכות, ופרויקטים שהם עכשיו תוך כדי התקשרות ייעצרו. תודה. אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אם כך, הבקשה אושרה פה אחד. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023 אנחנו עוברים לבקשה הבאה: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, מה שהביא מהכנסת הקודמת גדעון סער. זה לא נשמע טוב, קנסות והוצאות על הבוקר.

המרכז לגביית קנסות, זה בא להקל על הרשויות. זה מקל על הגבייה

דווקא על הרשויות מול האזרחים. זה מקל על הרשויות, לא על האזרחים. אם זה יקל על הרשות זה אמור גם להגיע לאזרחים.

ואז אתה צריך לבוא ולהסביר בעצם למה אתה גר באותה כתובת.

למה אני גר באותה כתובת 15 שנה, והם שלחו לכתובת אחרת, ותתחיל עם מכתבים וזה ואללה יוסטור. לא אישי נגדך. טוב, יאללה, חבל על הזמן, תדונו בזה בחוק. תחת רשות האכיפה והגבייה יש את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות. בשנת 2018 תוקן חוק המרכז, היה בו שורה ארוכה של תיקונים קבועים. בין אחד התיקונים היה תיקון שאפשר למרכז לגביית קנסות לגבות גם קנסות של רשויות מקומיות וועדות מקומיות. יש שם מנגנון של הסמכה שראש הוועדה המקומית פונה לראש המרכז, ואחר כך פונים לשר. וכאשר השר מאשר את זה יוצא צו הסמכה. מי גובה בדרך כלל לרשות המקומית? חברות גבייה פרטיות. בכנסת הקודמת עבר החוק שמאפשר לחברות הגבייה הפרטיות לגבות, והוסדרו שם מנגנונים שלמים שנועדו לעשות איזשהו איזון בין האזרח לבין חברת הגבייה הפרטית. בכל זאת, המרכז לגביית קנסות הוא גורם ממשלתי. יותר נכון, יותר מדויק, ממשלתי. לגישתנו כן, יש חולקים על כך. אבל בכל מקרה המרכז לגביית קנסות מוכן להעמיד את שירותיו לרשויות המקומיות. יש 30 רשויות מקומיות שכבר עברו את תהליך צו ההסמכה. זה נותן מענה גם לרשויות המקומיות. בחוק שהיה לגבי הנושא של תביעות מינהליות ודברים כאלה, הייתה הרי חקיקה שנגמרה בסוף הקדנציה הקודמת ממש עכשיו לגבי הנושא של גבייה ברשויות מקומיות.

זה חלק מהעניין הזה או שזה משהו חדש שהגיע? זה אומר שלרשות המקומית יש כמה אופציות. חובות ארנונה יכולות לבוא או להוצאה לפועל או לחברות גבייה פרטיות. באותו הקשר גם קנסות הם יוכלו עכשיו לגבות או באמצעות חברות הגבייה הפרטיות או באמצעות המדינה.

זאת בחירה שלהם. בחירה שלהם. אנחנו המרכז לגביית קנסות לא רואים את הכיס שלנו, אנחנו רואים את טובת האזרח. מה שאנחנו מבקשים לעשות זה בעצם להאריך את הוראת השעה בארבע שנים נוספות.

זאת הארכה של הוראת שעה שהייתה. זאת הארכה של הוראת שעה בארבע פלוס שתיים כדי לראות את היעילות. אבל זה מגביר לכם את העבודה. אני רוצה להבין מה האינטרס שלכם. אם רשות מקומית עובדת דרככם, עוברת דרככם, זה הרבה יותר עבודה לכם. מסתדרים, ברוך השם.

יש תקורה של 3% שניגבת מהגבייה בפועל. ברור שזה גם אינטרס שלהם לזה,

אני רוצה לדייק ולדעת. את האמת שאנחנו מונעים משליחות. אנחנו חושבים שהמרכז לגביית קנסות עושה את העבודה בצורה סבירה ומאוזנת, כזו שלא רואה רק את הכיס שלה, אלא באמת את טובת האזרח. לכן אני חושב שהיה צריך להעביר את כולם אליכם, כי זה נכון שהאזרח הרבה יותר - - - פה אתה עולה על שדה מוקשים, וחזרנו חזרה לסעיף הקודם. כי נכון שהאזרח יראה רשות ממשלתית ולא יראה מולו חברת גבייה חיצונית. סעדה,

אתה לא בא מהמוניציפלית.

הנושא של חברות גבייה הוסדר בכנסת הקודמת. משה, אני אסביר לך אחר כך. אתה צריך להיות ראש עיר שנה בשביל זה. חברי הכנסת, בסדר? סיימתם עם השאלות. אם כך, מי בעד הבקשה?

מי נמנע? הצבעה בעד, 8 נגד, 3 נמנעים, אין הבקשה אושרה. אם כך, הבקשה התקבלה. למה אתם נגד? - - - שתי ההצעות לפטור הן לקריאה ראשונה בלבד. תודה לכן. היום אחר הצוהריים? את זה אנחנו עוד לא יודעים. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן לרבות ועדות קבועות חדשות עכשיו אנחנו בסעיף ג.

ארבל, בבקשה. ההצעה שמונחת בפניכם, הצעה צבעונית שאפשר לראות בה סעיפים שאושרו בשתי הישיבות הקודמות בעניין הקמת ועדת בריאות חדשה וועדה לביטחון לאומי חדשה. מה שלא מסומן בצבע אלה עניינים שנותרו לאישור בישיבה הזאת, שגם כן התחילו לדון בהם בישיבות הקודמות. סעיף 1 מדבר על תיקונים בסמכויות ובתחומי העניין של ועדת הכלכלה ושל ועדת הפנים והגנת הסביבה. לגבי ועדת הכלכלה מוצע להוסיף את המילה "צרכנות" כתחום

סעיף 100 זה סעיף שמפרט את רשימת הוועדות הקבועות בתקנון ואת תחומי העניין שבהן, והוא מחולק לפסקאות, כל פסקה היא ועדה. פסקה (3) היא ועדת הכלכלה, ומוצע להוסיף שם את תחום הצרכנות, שבעצם זה תחום שהוועדה מטפלת בו כבר הרבה שנים, אבל מאחר שיש תכף תראו בפסקה הבאה העברת סמכויות גם מוועדת הכלכלה, מוצע להבהיר. זאת בעצם מן הבהרה, שתחום הצרכנות במלואו נשאר בוועדת הכלכלה. אז תתווסף המילה "צרכנות". לעומת זאת המילה "שיכון", שהיום מצויה בסמכויותיה ובתחומי ענייניה של ועדת הכלכלה, תימחק. אגב, התיקון הזה מוצע בתוספת "שיכון" כתיקון קבע,

כתיקון קבע, נכון. תכף נגיע לסעיף 3, בסוף זה הוראת שעה. סעיף 1 הוא הוראת קבע. פסקה (2) מפנה לפסקה (5) בסעיף 100. פסקה (5) זאת הפסקה שמפרטת את תחומי ענייניה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, שם כבר דובר על זה. מה שמסומן לכם בכחול, המילים "משטרה ובתי סוהר" יימחקו, כי זה עובר לוועדה החדשה לביטחון לאומי. היום כתוב "הסמכות האחרונה היא איכות הסביבה". במקום "איכות הסביבה" יבוא "הגנת הסביבה", כי זה השם החדש גם של הוועדה עצמה, גם של המשרד, זה המינוח המתאים. "ובכלל זה מיחזור". ענייני מיחזור היום נדונים גם בוועדת הפנים, גם בוועדת הכלכלה. הנושא הזה יועבר לוועדת הפנים. ואז מתווספים גם "בינוי ושיכון ובכלל זה התחדשות עירונית ורשות מקרקעי ישראל, היערכות לרעידות אדמה; מקרקעין, שכירות". מקרקעין ושכירות אלו הנושאים שהיו בסמכות ועדת החוקה, ועוברים לוועדת הפנים. אפשר לשאול שאלה על זה? כן, בבקשה.

אני יודע שהשאלה לא מופנית אלייך אלא ליו"ר הוועדה. השאלה שלי היא על נושא השכירות, כי אני חושב שזה דווקא מהלך נכון, אבל הוא מקדים את הממשלה. כי כרגע נושא השכירות הוא לא בסמכות של משרד הבינוי והשיכון.

אני ניסיתי להוביל רפורמה, לא הספקתי, שהמשרד ייקח את זה. כרגע האחריות על כל נושא השכירות במשק, כמה שזה לא מפתיע, היא של משרד המשפטים, כי הדבר היחידי שיש זה רק חוק.

אבל הוועדות הן לא ועדות מוניציפליות.

הן לא עומדות אחד מול אחד. גם התכנון לא במשרד השיכון. הוא בוועדת הפנים. הרעיון פה הוא לרכז את המאמץ על הנושא של הדיור. החיבור של השיכון ופנים הוא נכון. חברי הכנסת אשר וביטן, היות שאתם מחלקים ביניכם את הוועדות - - - חילקו לנו את זה בהסכם הקואליציוני,

מחלקים את השלל. תפרגן, מה יש. אני מפרגן. אני אומר שדווקא יש הגיון רב בשינוי הזה, ולכן אני חושב שזה נכון לעשות אותו כשינוי קבוע ולא כשינוי אד-הוק של הוראת שעה. בנושא של השכירות אמרתי שאני חושב שזה נכון, רק זה מקדים את הממשלה. אני מקווה מאוד שגם הממשלה תעשה את השינוי הזה ותעביר את זה ממשרד המשפטים. ועדה חרוצה תמיד מקדימה את הממשלה. שכירות אצל חרדים זה הוא, שכירות אצל חילונים זה אני.

ומסורתיים אצל מי? מסורתיים זה הליכוד. אצל סעדה. המסורתיים פשוט לא יקבלו שכירות, זה מה שיקרה פה. הם יפלו בין הכיסאות. הערבים עוד לא הגיעו, חכה. אני רק מחדד את הנקודה הזאת. אני חושב שזה נכון כמהלך, אבל בינתיים מי שמטפל בנושא השכירות במשק זה משרד המשפטים, זה לא משרד הבינוי והשיכון,

אני מאוד מקווה שזה ישתנה.

גם אמרתי שזה היום בוועדת החוקה. בגלל זה זה בוועדת החוקה. הסכמנו בינינו, רק נשאר

זמני או קבוע. המלצתנו הייתה שזה יהיה זמני בפעם הראשונה שעושים את זה, אבל הבנתי שסוכם שזה יהיה קבוע. אמרתי שהיועצים המשפטיים ידברו ביניהם. אני אמרתי לו, אולי הוא יהיה בפעם הבאה יושב-ראש ועדת הכלכלה. אפילו אלקין אמר שיש הגיון בזה.

המלצתנו שזה יהיה זמני. אמרתי ליעקב אשר שאולי בפעם הבאה הוא יהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה,

אני בטוח שהוא לא ישנה את דעתו אז.

יש הגיון בכל השיתוף של הדברים האלה, כי אם מישהו יבדוק את ההיסטוריה למה נושא זה הלך לוועדה כזאת ונושא

כשכל התכנון הוא בעצם שיכון ודיור,

ולכן אמרנו שנאחד את הדברים הללו. יש דברים אחרים שנשארים בהוראת שעה, אבל זה יכנס כהוראת קבע ובהסכמה של ביטן. הצעתנו הייתה גם כי בעבר שינויים

יש משהו שלא נגעו בו? זאת הוראת השעה. "הוועדה החדשה למיזמים ציבוריים" והתוספת של "ועדת תשתיות בעלות חשיבות לאומית מיוחדת,